אנחנו היום בוועדה לזכויות הילד,

יש דו"ח של המוסד לביטוח לאומי, שבו אנחנו נראה את ממדי העוני. אני מניח שגם עשיתם חתך מסוים, כזה או אחר.

אני מבקש מכל אחד את השם והתפקיד שלו, כדי שנוכל לרשום בפרוטוקול וגם שאני

כלומר, לפני תשלומי העברה ומיסים. אנחנו רואים פה את הירידה, אנחנו רואים איך תשלומי העברה ומיסים מחלצים מעוני, אבל עדיין רואים שיעורים מאוד גבוהים

אחד הדברים, שהוא נתון שגם חשוב לשים עליו את הדגש - - אם חוץ מהנושא של תשלומי העברה, יש לכם רעיונות איך להקטין את העוני, מבלי לשלם כסף? תראה, זה

שימו לב שבישראל זה לא המספר שהצגתי קודם,

אבל זה נתון מטריד והוא עקבי לאורך השנים:

גבוה במדינות המפותחות של שיעורי העוני של ילדים.

אני באמת רוצה להקדים ולציין שעוני הוא תוצר של מדיניות כוללת שאינה קשורה, בהכרח, למשרד לרווחה והביטחון חברתי. אנחנו בדרך כלל מתמודדים עם

אנחנו מפעילים אותן במעל 130 רשויות מקומיות, בהן אנחנו מאפשרים לאנשים שחיים בעוני

כמה מתוכם הן רשויות ערביות? מעל 50%. התוכניות הן לאשכולות 1-5, ומספר מינימום של תושבים, וארבע ערי המטרופולין, כך שאנחנו בהחלט נותנים מענה של מיצוי זכויות מאוד

מה המועצה הזו עשתה? ואם היא קמה,

מאיר כהן,

בנושא. היא גם מכירה את הנתונים הקשים מאוד שאנחנו יודעים על אי ביטחון תזונתי בתוכניות נוספות,

הייתי שמחה לשמוע את הנתונים המפורטים, אם הנציגים יכולים לתת לנו, על הנתונים המדויקים- שיפורטו בדיוק מה ההשלכות

אם אנחנו נעלה בדיוק לאוכלוסיות היעד הספציפיות שאנחנו יודעים שהן במצוקה, נוכל להוסיף להן לקצבה. הנקודה האחרונה, גם כן קשורה לדו"ח של ביטוח לאומי ולשאלת אדוני

אריאל שרון ובחברות הכנסת אז, יולי תמיר ורוחמה אברהם, להעביר את מה שנקרא: "חוק ארוחה חמה לתלמיד".

היו לחוק הזה שני עקרונות מרכזיים:

זה אומר שיש היום לא מעט בתי ספר שמגיע להם לקבל ארוחה חמה ביום הלימודים,

ופה אנחנו מדברים רק על היסודי, כי התיקון שעשו בחוק מדבר רק על

כמו גם את הנושאים של מיצוי זכויות, ואני אשמח לעזור לך בוועדה ככל שתרצה.

אני רוצה לתת למשרד האוצר. בבקשה, דניאל.

אתם יודעים שיותר ויותר משפחות עם שני מפרנסים יורדות מתחת לקו העוני. מה עשיתם עם זה? אנשים כן

המזונות זה אוכל לילדים.

מה אתם עושים בזה? תומא, על זה אני הולך להגיש הצעת חוק, בנושא הזה. יש הצעה מוכנה, אם תרצה אני אעביר לך. אני

ולכן,

ולשים נתונים; הנתונים עולים כל הזמן. ילדים שנמצאים במעגל העוני הם דור שני, שלישי ורביעי,

שמבקשת וגם עושה למען יישום והוצאת אותם הילדים מהמעגל

זה כואב להגיע היום למה שאני, עבדתי מאוד קשה.

אני לא יכולה לתאר לכם את החיים כדי להגיע להיות דוקטורנטית היום. אין לכם מושג. אני לא יודעת מה זה דיסגרפיה,

אבל אני יכולה להגיד לכם שהשבוע הייתי במרתון ים המלח עם הילד שלי. ואתם יודעים, ילד בן חמש

זה הזמן לדבר איתו, הוא לא יכול ללכת לשום מקום. והוא שאל אותי על אוכל, והוא סיפר לי על ילדים שאין להם אוכל בבית ספר,

אני לא אגיד מפאת כבוד הילדים. והוא אמר לי: "אמא, אני רוצה להבין. אני פריווילג? כי מישהו אמר לי שאני פריווילג". אמרתי לו: "מה זה פריווילג?", הוא לא ידע.

אתם מבינים מה הילד הזה מבין?

והייתה לנו שיחה בדרך, וסיפרתי לו כמה עבדתי קשה.

ברוך השם זה

אני מציע להרחיב את הפרספקטיבה של כל הדיונים

אם זה בריאות הנפש או חינוך: בכל פעם ששירות ציבורי לא מתפקד כראוי: שמערכת החינוך לא מספקת אבחונים; שבמערכת בריאות הנפש יש

29 שקלים? אני בת 16, השכר הוא 22 שקלים לשעה. עכשיו זה אחרי עלייה משנה שעברה. השכר שלי נחשב יחסית גבוה. אם ילד בן 14 רוצה לעבוד - הוא ירוויח 20 שקלים

זה דברים בשביל שעת עבודה, ואנחנו בבית הספר. אני לומדת עד השעה חמש,

כי יש לי עוד עבודות להגיש. אני משיגה 60 שקלים, שזה אולי יכול להביא לי שלושה סנדוויצ'ים בקפיטריה, אם יש לי בכלל קפיטריה. אלה עוד

ורוב התלמידים במדינת ישראל לוקחים שיעורים פרטיים.

אני שמח שאת בעצם אומרת: "אנחנו יוצאים לעבוד, מנסים למצוא פתרונות עבודה כדי לנסות להתקיים ולסייע,

למשפחה", אולי לעצמך, באיזו שהיא צורה. אבל הייתי רוצה לשאול

אנחנו יודעים מהספרות כי יש קשר הדוק בין משפחות שחיות בעוני, תפקוד של ההורים תחת לחץ ועומסים לבין זה שיש עלייה בסיכון של ילדים להתעללות,

לאלימות וכו'. הערה נכונה. בבקשה, ברביבאי. קודם אמרה קודמתי כאן, יעל, שאין מידע לגבי כלל הפעוטות במדינת ישראל, מאחר ורק 25%-27% נמצאים במסגרות מפוקחות הנמצאות תחת משרד החינוך. יש צורך חשוב בהקמת רשות לגיל הרך, שתתכלל את כלל המענים,

לכל הפעוטות במדינת ישראל, כך שיהיו שם נציגים ממשרד הבריאות, הרווחה והחינוך ומכלל המשרדים השונים, שיוכלו לתת מענים לכלל הפעוטות במדינת ישראל, ובפרט- לאגד את הנתונים הללו. יש המון משפחות והמון פעוטות שנמצאים בעוני ובמצוקות קשות, ואנחנו אפילו לא מודעים להם.

חוק המועצה לגיל הרך עבר בזכות הוועדה הזו. לצערי הרב, שר אחרי שר לא מממש את המועצה. יש דו"ח שעשו מרים אחיטוב - - - יישום המועצה לגיל הרך. אם יממשו אותו אז אולי יקרה משהו. אני מאוד מוטרד, לאחר שראינו פה את הנתונים ושמענו כמעט את כל הגורמים. אני מוטרד כי יש פה, בעצם, מגמה הפוכה: ככל שהמדינה שלנו חזקה יותר, מתקדמת יותר, הרבה דברים יותר, בקדמה כזו או אחרת, אנחנו הולכים אחורה בנושא של האוכלוסיות החלשות, שזה הילדים, ומדד העוני בילדים פשוט בלתי נסבל. אנחנו מדברים פה על עוני שחלק מהילדים חווים חסך שהוא לא רק בדברים שהם מותרות, אם זה חוג או משהו כזה. אנחנו מדברים פה על ילדים שכנראה שהם רעבים וחסרים גם פת לחם.

כואב כשאנחנו רואים גם לפעמים את השפע במקומות אחרים: כמויות אוכל שנזרקות,

באולמות, בהרבה מאוד מקומות. מצד שני, יש לנו מעמדות. אתה כאילו נמצא במדינה אחרת, ולכן זה מאוד מטריד אותי. אני מבקש ממשרד הרווחה, לאור המגמה הזו, שתעבירו את נושא הפתרונות: מה קיים היום במערכת? מה התוכניות שלכם? בעצם אמרתם שיש לכם דברים מוכנים, אז אתם לא צריכים להמציא שום דבר, רק תעבירו את זה בראשי פרקים למזכירת הוועדה. הייתי רוצה, בבקשה, מכבוד היו"ר, לא לכוון את זה רק למשרדים החברתיים, חינוך ורווחה. קודם כל פניתי למשרד הרווחה. יש לכם תוכניות ל-2023, אז אני מבקש, בראשי פרקים, מה התוכניות? מה התקציבים? מה אתם עושים? אילו פתרונות לצמצום המגמה? מהאוצר אני מבקש נוכחות בכל הדיונים, וגם אילו תקציבים, או נקודות, האוצר נותן, כי ראינו פה שאנחנו לא רוצים ליצור את המעגל הראשון,

של העוני. אנחנו צריכים למצוא פתרון כולל, והאוצר יכול לתכנן את הנושא התקציבי. לגבי משרד החינוך, דיברתם פה על ארוחה חמה ליום לימודים ארוך, דיברתם על הנושא של המטבחים הקהילתיים. כל מה שדיברנו פה, אני מבקש לדעת האם הם אכן נמצאים בתוכניות שלכם? האם מתכוונים לעשות משהו? ואולי יש דברים נוספים שלא דיברתם עליהם פה? אני מבקש גם ממשרד החינוך לבחון את הנקודות האלו ולהעביר לנו את התוכניות ואת המדידה של אותן תוכניות. לגבי הביטוח הלאומי: הצגתם פה מצגת מקיפה. אמנם רצינו גם נגזרות מזה, אני מניח שאי אפשר בישיבה כזו לתת את כל הנגזרות, אבל כן הייתי רוצה שתעבירו לנו את המצגת שהצגתם פה. תוסיפו את הדברים שנשאלתם עליהם, וגם חברות הכנסת שהעלו את זה: חתכים נוספים, כדי שנוכל באמת לאפיין ולדעת איפה אנחנו משקיעים את המאמץ, כי כשיש לי 13% מהמגזר, נקרא לו החילוני, הישראלי הלא חרדי והלא ערבי, אז הבעיה שלי שם היא עדיין לא חמורה כמו הבעיה של אותם 47%-48% מהילדים במגזרים האחרים, ושם צריך לראות מה אנחנו עושים בשביל לאפיין ממה נובע עוני. באיזו צורה? באילו נקודות נוכל יותר להתמקד ולשנות את המגמה? זהו, אני חושב שעברנו פה על הכל. דובר על הנושא של הביטחון התזונתי, אז נצטרך,

לקיים ישיבה נפרדת באיזה שהוא שלב לגבי הביטחון התזונתי. אני רוצה רק לבקש ולהעיר שבאתר האינטרנט ביוטיוב, אפשר למצוא, גם בעברית וגם בערבית, סרטון שמסביר איך מודדים עוני, איך מסתכלים על זה. אני מאוד מזמינה את הציבור לראות את הסרטון, להיחשף אליו ואולי קצת להבין מה המשמעות של עוני. תודה. האם נכנס לסיכום הדיון, אני פשוט לא שמעתי, הנושא של מעונות היום? לא הכנסתי אותו כרגע לסיכום. אנחנו נעשה,

דיון נפרד בנושא של הביטחון התזונתי, נכלול גם את הנושא של מעונות וכך הלאה. סבסוד להורים. יש לנו הרבה מאוד נקודות. את הדיון היום הקדשנו לנושא דו"ח העוני. יש מדד של העוני, ראינו את השקפים, הגרפים וכך הלאה. אין ספק שמלידה ועד גיל 18 יש הרבה מאוד אוכלוסיות של ילדים, וכל אחת מהן תזדקק לטיפול נפרד או מיוחד, אבל אנחנו דנו היום בעיקר בדו"ח העוני, וכל מה שסיכמתי כרגע מיועד לכל אותם המשרדים ולכל מי שעוסק בנושא הזה. אם אפשר עוד דבר אחד להוסיף לסיכום שלך, אדוני. כשמדברים על דו"ח העוני ועל איך מחשבים את העוני, וזה נאמר בקצרה, מדברים בעיקר על חישוב ההכנסות, ולא מדברים כמעט על ההוצאות. אני חושב שצריך להביא לך סרגל של ההוצאות של משפחות שחיות בעוני, מה הילדים שלהן צריכים כדבר שהוא חובה?

אבל גם ההוצאות הן דבר יחסי לאוכלוסיות - - כן, אבל כשמשרד האוצר בא,

לקבוע קצבאות, או זכאויות שונות, הוא קובע הרבה פעמים את הקריטריון הכלכלי ככזה שקובע את הזכאות לקבלת סיוע. הזכאות הזו נקבעת תמיד רק על פי הכנסה, ולא על פי הוצאה. ברגע שאתה קובע את זה רק על פי ההכנסה, גם אם ההוצאה יותר גבוהה כי המשפחה צריכה וההכנסה שלה נמוכה, יש פה כשל. אם תצליח לתקן את זה, אפשר לתקן גם - - את השאלה הזו תעבירו לנציג האוצר שייתן עליה מענה, האם יש חשיבה,

להיכנס גם לנושא ההכנסה וגם לנושא ההוצאה. תודה רבה לכולכם, המשך יום טוב. הישיבה ננעלה בשעה 14:32.